שתי רוויזיות. אני מבקש להצביע בעדן. איפה הייצוג בחוקה של ישראל ביתנו?

מה שהקראת זה מה ש - - - על זה יש רוויזיה. עלתה טענה שאין יחס

אתה לקחת את זה על חשבון חברים בקואליציה. אבל לא נתת לי אפשרות לעשות את זה באופוזיציה. בעיקרון,

זה מה שהיה חשוב לנו.

בקואליציה לא שמת את כל הסיעות. יש ועדה שכולנו לא נמצאת בה. כולנו נמצאת בוועדה השנייה. העיקרון שהנחה הוא שאנחנו שמים כל

יש קולגיאליות מסוימת שצריכה להיעשות - - אז תפני לקולגות שלך באופוזיציה. - - ובדרך כלל זה לא נעשה על ידי מנגנון ולא על ידי תקנון,

כן, ואז הם באים אלינו בטענות.

אבל גם אצלך יש טענות כאלה, דודי.

גם אצלך יש טענות כאלה, זה חלק מהחיים של שנינו. הרי קודם היה פה פולקמן ורציתם לעשות מהלך שלא תואם עם פולקמן והוא בא בטענות.

בסדר, אז גם אצלנו יש אי-הבנות, לא רק אצלך. אני מבקש להתקדם. מי בעד רוויזיה מס', לפתוח את הדיון מחדש? על איזה דיון? על חוק יסוד: הממשלה. מי בעד הרוויזיה? אנחנו בעד. אנחנו רוצים להחליף שמות, אז צריך לפתוח את זה ברוויזיה. הצבעה בעד הרוויזיה

אין נמנעים, אין הרוויזיה על הרכב הוועדה שתדון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש המפלגה)

מי בעד הרוויזיה השנייה, לגבי ועדת החינוך? הצבעה בעד הרוויזיה 5 נגד, אין נמנעים, אין הרוויזיה על הרכב הוועדה שתדון בהצעת

14 והוראת שעה), התשע"ט-2018,

הוספת לנו בן אדם הרי. אין למחנה הציוני נציג מוועדת הכנסת. יאללה, מי בעד?

אין ההרכב המוצע לוועדה שתדון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש המפלגה)